שלום לכולם, אני רוצה לפתוח את הישיבה של ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. אנחנו צריכים לדון היום בטיוטת צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 45), התשפ"א 2021. שוב אנחנו איתכם בענייני הרשימה שהתארכה, של המדינות שמחייבות בידוד בית לשבים מחו"ל, בין אם אתם מחוסנים ובין אם לא. אני רוצה לשמוע את העמדה של משרד הבריאות לגבי הצו החדש הזה, ונקיים כאן דיון עם חברי הוועדה ועם מוזמנים שנמצאים איתנו בזום, ברובם. מדובר בעיקר במוזמנים ששייכים באופן ישיר לעולם התעופה והתיירות, ויש להם הסתייגויות מן הרשימה שהולכת ומתארכת. באופן עקרוני, התהפך העיקרון המדינות כולן נכנסות לאותו סל שמחייב בידוד בית של שבעה ימים, למעט מספר מצומצם מאוד של מדינות, שעבורן יש חובה של 24 שעות בלבד, או בדיקה המוקדם מביניהם, ורשימה מצומצמת של מדינות, שאסור לנסוע אליהן בכלל, והן בגדר מדינות אסורות, מסוכנות ואדומות. מי רוצה להסביר לנו את העיקרון שעמד לנגד עיניכם בשינוי המצב? אני מהלשכה המשפטית במשרד הבריאות. היה פטור כללי מבידוד למחלימים ולמחוסנים, שחוזרים ממדינה אחת. בהתאם לעמדות גורמי המקצוע במשרד הבריאות, הוספנו רשימת מדינות שגם מחוסנים ומחלימים צריכים בידוד בחזרה מהן. את זה עשינו עד עכשיו, ועדכנו את הרשימה הזאת אחת לשבועיים. מסיבות שונות, שתפרט אילנה, אנחנו חושבים שהמדיניות הזאת בעייתית ולא מספקת. לכן, שינינו את בררת המחדל, וכך גם מחוסנים וגם מחלימים, כמו גם לא מחוסנים ולא מחלימים, כשהם חוזרים מחו"ל הם יצטרכו בידוד של 14 ימים, שניתן לקצר אותו ל-7 ימים עם שתי בדיקות שליליות. במסגרת הוראת שעה למשך 15 ימים ככלל הכוונה לעדכן את הרשימה הזאת בכל שבועיים רשימת מדינות שבחזרה מהן בכל זאת לא יצטרכו בידוד. כרגע מדובר ב-10 מדינות, וכשהוראת השעה הזאת תפקע, תחזור בררת המחדל, שאומרת שיש חובת בידוד מכל המדינות. אנחנו מתכוונים ליצור הוראת שעה חדשה, ששוב תהיה הקלה, למדינות שנחשוב בעוד שבועיים שאפשר לתת להן את ההקלה הזאת.

למשך שבועיים יש מדינות שעבורן יש הוראת שעה, והן מחויבות בבידוד מקוצר מאוד של 24 שעות בלבד. כאשר עוברים השבועיים, אתם מעדכנים את הוראת השעה הזאת, בהתאם לנתונים שאתם מקבלים כמה ימים לפני כן, ואז יכול להיות שהרשימה הזאת תתארך או תתקצר. בכל מקרה, היא כנראה תשתנה. זאת הוראת שעה שתשתנה בהתאם לנתונים, וזה עבור המדינות שחלה עליהן חובת בידוד של 24 שעות בלבד. לכל שאר המדינות יש חובת בידוד של שבועיים, או שבוע אחרי בדיקות. בעצם, הציבור, סוכני הנסיעות, התיירות וכולם צריכים להתעדכן בכל שבועיים, כדי לדעת מאלו מדינות, החוזרים משם, ולא משנה אם אתה מחוסן או לא, צריכים להיכנס לבידוד מקוצר.

אני אציין שמבחינת הסמכות אפשר לשנות את הרשימה גם באמצע התקופה, אבל אין כוונה כזאת. כמובן, אם יהיה מצב חירום, נשנה את הרשימה גם באמצע התקופה, אם יהיה צורך, אבל אז נצטרך להגיע לוועדה ולקבל את האישור. בעצם אנחנו נצטרך אישור לשינוי באמצע התקופה. אם נשנה רק בסוף התקופה, לא נצטרך את אישור הוועדה כדי להוסיף או לגרוע מדינות. אנחנו מבקשים מכם עכשיו לאשר שינוי גורף של בררת המחדל. אילנה,

אני ראש מטה בריאות הציבור במשרד הבריאות. אני מניחה שכולכם עוקבים אחרי נתוני התחלואה במדינת ישראל וגם בעולם, אולי בצורה קצת פחות הדוקה מאיתנו. אחד הדברים שאנחנו רואים כל הזמן, הוא העלייה החדה מאוד, שחלה במיוחד בשבועות האחרונים. אנחנו נמצאים היום קצת פחות מחודשיים מתחילת גל התחלואה הנוכחי, ובשבוע הזה אנחנו עם פי 300 במספר המאומתים החדשים ליממה, בהשוואה למה שהיינו.

אנחנו מדברים על ישראל. כן, בישראל. אי-אפשר להסתכל על חו"ל ולנתק אותו מתמונת המצב של התחלואה במדינת ישראל. אבל אחת הטענות העיקריות שעולות, היא שאם המצב פה כל כך מורכב והתחלואה כל כך גבוהה, עדיף לי להיות בחו"ל כי הסיכוי שאני אדבק שם, פחות מאשר בארץ. ולמה אני צריך גם חובת בידוד? אני אציג את הנתונים, גם של תחלואה נכנסת, ובכלל את תמונת מצב התחלואה בעולם. הבנו שהמודל הקודם כבר לא נותן לנו כלים מספיק טובים, כדי למנוע כניסת תחלואה לארץ, וזה בגלל העלייה המאוד מאוד חדה בתחלואה גם במדינות אחרות בעולם. רוב מדינות העולם הולכות היום בעקבותינו, ואנחנו צועדים קצת קדימה, לא רק בעניין החיסונים, אלא גם במגמות התחלואה. חלק מהמדינות התחילו,

לפנינו, אבל חלק נמצאות רק עכשיו בתחילת גל התחלואה. אנחנו רואים מגמה של עלייה חדה מאוד בתחלואה, והמשך התפשטות של זן הדלתא, שגורם לגלי תחלואה קיצוניים ברוב מדינות העולם. המגמה הזאת באה לידי ביטוי, ואני אשמח להציג את זה במסגרת הנתונים. חשוב לי לציין שלא ניתן לנתק את סוגיית התחלואה המיובאת מחו"ל, מתמונת המצב הכוללת של התחלואה בארץ. אנחנו נמצאים כרגע במצב של היקפי תחלואה מאוד גדולים, ואנחנו מנסים לצמצם אותם בכל דרך אפשרית. אתם מכירים את כל התקנות החדשות שנכנסות בהדרגה, אם זה תו ירוק, תו סגול, תו שמח וכל המושגים שהמטרה שלהם היא לנסות להאט את קצב התפשטות התחלואה. כפי שאמרתי קודם, תוך פחות מחודשיים עלינו פי 300 במספר המאומתים, קרוב לפי 200 במספר החולים הקשים והקריטיים, ואנחנו נמצאים עם מקדם הכפלה של 1.35. זה

אם אנחנו נמצאים היום כבר סביב 6,000 מאומתים בממוצע, לקראת תחילת ספטמבר נהיה עם 12,000 מאומתים חדשים ליום. אנחנו רוצים לפתוח את שנת הלימודים, אנחנו רוצים להמשיך לשמור על משק פתוח, לפחות באופן חלקי, עד כמה שניתן למרות המגבלות.

אנחנו מנסים להאט את המשך התפשטות התחלואה בארץ, וחלק מהתפיסה זה גם לצמצם כניסה של תחלואה מחו"ל, כולל כניסה של תחלואה כשאין לנו שום מנגנון בקרה. הפטור שנתנו מחובת בידוד למחוסנים ולמחלימים ששבו מהרבה מאוד מדינות בעולם, הכניס לנו המון תחלואה בתקופה הזאת. בארבעת השבועות האחרונים, 63% מכלל הנכנסים המאומתים שחזרו מחו"ל, הגיעו ממדינות שאין עליהן חובת בידוד. אלה מספרים מאוד מאוד גדולים. 63% מאלו שנכנסו ממדינות שלא החלנו עליהן חובת בידוד, היו מאומתים. נכון. הן לא היו בקריטריונים של מדינות בסיכון מרבי, ולא באזהרת מסע חמורה. כל מי שחזר משם, מחוסן או מחלים כ-80% מהנוסעים לחו"ל הם מחוסנים או מחלימים הביא המון תחלואה. פשוט שחררנו אותם להדביק אנשים ללא שום בקרה. מעבר לבדיקה בנתב"ג, שם הצלחנו לתפוס חלק מהם, מרביתם נכנסו וחזרו להמשך חיים רגילים ללא חובת בידוד, ללא חובת ביצוע בדיקה. חלק מהם אכן עשו בדיקה בהמשך, מכיוון שהם פיתחו תסמינים. מה המשמעות של בידוד ל-24? אם הבדיקה הראשונה

אפשר לאתר ולמצוא מאומתים, למה צריך להחיל חובת בידוד על כולם? מהנתונים שיש לנו, אנחנו יודעים שבין 50% ל-60% אכן נמצאים מאומתים ביום החזרה שלהם לישראל. כל היתר נמצאים מאומתים בשלב יותר מאוחר, בתקופה של 10 ימים לאחר חזרתם לישראל. 50% מהאנשים שנמצאו מאומתים מגלים את זה רק שבוע אחרי? 50% מהנתונים שיש לנו כרגע. אחת הבעיות היא, שאנחנו לא יודעים מה אחוז החולים האמיתיים שחוזרים מחו"ל,

ברגע שאין עליהם חובת בידוד, הם לא צריכים לקצר בידוד והם לא עושים בדיקות נוספות. מרביתם א-סימפטומטיים ואנחנו רואים שאחוז הא-סימפטומטיים, במיוחד באוכלוסייה של מחוסנים או מחלימים מאוד גבוה, ולכן אין סיכוי שהם נדבקים.

אנחנו יכולים להניח, שעל כל אחד שאנחנו מזהים, יש לפחות אותו מספר,

של א-סימפטומטיים שנדבקו, ואנחנו לעולם לא נגלה. אנחנו לא יודעים אם מאומתים או לא. אנחנו רק מבינים את ההשלכות של זה אחר כך באוכלוסייה.

כי אנחנו רואים הדבקות. אנחנו מזהים הרבה פעמים את ההדבקה שלהם, כי אנחנו רואים הדבקה בתוך משפחות של אותם אנשים שחזרו מחו"ל או מגעים הדוקים שלהם, שפתאום נדבקו. אתמול בערב שמעתי באחד הדיווחים, שגם באיסלנד יש התפרצות. זה אירוע שאנחנו עוסקים בו החל מאתמול. קיבלנו דיווח מאיסלנד על עשרות ישראלים, רובם אנשים מבוגרים, וכולם מחוסנים, עם אחוז הדבקה מאוד מאוד גבוה. הם התגלו בבדיקות במהלך השהייה שלהם בתקופת הטיול, כולל מספר אנשים שמאושפזים בבית חולים במצב קשה או קריטי. אנחנו נערכים להטסה רפואית של שניים מהם למדינת ישראל, להמשך טיפול כאן בארץ. העלייה באיסלנד מאוד גדולה, ולא בכדי היא נוספה לרשימת המדינות באזהרת מסע חמורה. דנו בה בפעם הקודמת, והיה לנו קשה להבין את ההגבלה על איסלנד, כי באותו יום שבו דיברנו על זה, לא נראתה איזושהי התפרצות. זה גרם להרמת גבה בציבור הישראלי. ככל שעובר הזמן, אנחנו אכן רואים את המגמה הזאת ממשיכה.

האינדיקטורים שהסתמכנו עליהם בעבר, הם באמת אינדיקטורים מספיק רגישים. המציאות לא הטעתה אותנו כמעט אף פעם, ומדינות שזיהינו אותם כאזהרת מסע חמורה, 99.9% אכן התממשו בהמשך ועברו לסיכון מרבי, בגלל המשך מגמת עלייה בתחלואה. היה אחוז קטן שלא, אבל המסה העיקרית אמרה לנו שהמודל הקודם, לפחות במצב התחלואה העולמי, עשה עבודה טובה. הצלחנו לזהות מדינות שהכניסו לנו תחלואה, וידענו לחסום אותן ולעצור אותן, או להטיל הגבלות רק עליהן.

צמצמנו משמעותית את התחלואה הנכנסת, שהייתה נכונה, מידתית ופרופורציונלית להיקף התחלואה הנכנסת. מה רואים בעקומה שלפנינו? זאת עקומה של עלייה בתחלואה במדינת ישראל, שמראה לנו את העלייה המאוד מאוד מהירה. היא מראה לנו גם את העלייה של החולים קשה. היום בבוקר אנחנו כבר עם קרוב ל-525 חולים במצב קשה או קריטי, קרוב ל-100 מהם מונשמים. אנחנו רואים בחודש האחרון עלייה מאוד מאוד גבוהה בקצב פטירות כתוצאה מקורונה. כולם מזן הדלתא? רובם מזן הדלתא, ובחלקם גם מחוסנים ומחלימים. מדובר בעיקר באוכלוסייה מבוגרת בתחלואה קשה. אנחנו בהחלט רואים עדיין הבדל מאוד מאוד גדול במועילות החיסון, שממשיך להישמר, למרות שאנחנו רואים יותר הדבקות א-סימפטומטיות, או הדבקות עם תסמינים קלים גם במחוסנים ובמחלימים.

לפי כל הנתונים שאנחנו ממשיכים לנטר על בסיס קבוע, אנחנו רואים הבדלים מאוד גדולים בתחלואה קשה, בסיכון לאשפוז ולתמותה בין מחוסנים למחלימים. זה משהו שנשמר לאורך כל הזמן. אנחנו רואים איזושהי ירידה, אם אני מבינה נכון את העקומה הזאת,

אלה נתונים של סוף השבוע, ובסוף שבוע יש פחות בדיקות.

מגמה שמראה לנו את אחוז הבדיקות החיוביות. רק לצורך המחשה, לפני חודשיים בדיוק, מספר הבדיקות החיוביות במדינת ישראל עמד על 0.08% מכלל הבדיקות. היום אנחנו על 5.3%. כלומר, גם כאן עלינו בסדרי גודל מאוד מאוד משמעותיים, וזה משקף לנו את היקף התחלואה. אנחנו מעריכים שהתחלואה האמיתית בארץ יותר גדולה מהמספר הזה, בגלל שלא כולם נבדקים. אנחנו עומדים על 140,000-130,000 בדיקות במדינת ישראל. אין פה עדיין איזושהי מגמה של ירידה? לפי הגרף הזה, אני לא רואה. לצערנו אין. בכל הגרפים אנחנו רק במגמת עלייה,

ובאחוז הבדיקות. בשקף הבא תוכלו לראות ממוצע שבועי נע של חולים. כרגע אנחנו עומדים על סדר גודל של 5,500 ממוצע שבועי נע, ואתם יכולים לראות עקומה מאוד מאוד חדה. רוב מדינות העולם הכניסו אותנו לרשימות האדומות שלהן, בגלל העלייה בתחלואה אצלנו, ויש הגבלת מסע. יש חובת בידוד למי שמגיע מישראל במרבית מדינות העולם, גם באירופה וגם בארצות הברית.

נמצאים כבר ברשימת המדינות באזהרה החמורה, הגבוהה ביותר. איזה מדינות, למשל? גם בבריטניה, גם בגרמניה. אם אני באה מישראל לאנגליה, אני צריכה להיכנס שם לשבוע בידוד? חיובי. שמתי פה שלושה שקפים שמראים את שלושת הימים האחרונים. הם נותנים תמונת תחלואה נכנסת מחו"ל, בחלוקה לשלוש קטגוריות, כפי שסיווגנו במודל הקודם. בעמודה האדומה מדינות בסיכון מרבי, בעמודה הצהובה מדינות באזהרת מסע חמורה, בעמודה הכחולה מדינות שחלה לגביהן חובת ל-24 שעות בלבד. כמובן, כל זה מתייחס למחוסנים ולמחלימים. מה זה אוכלוסיות מיוחדות? הכוונה להדבקה חוזרת במחלימים. אנחנו עושים מעקב נפרד אחרי חוזרי חו"ל, על הדבקות חוזרים במחלימים, כי זה מייצר לנו הרבה אינדיקציות מקצועיות, ואנחנו לוקחים אותן בחשבון בקביעת מדיניות. תנסי לצלול לתוך זה. זה שקף שמראה לנו ספציפית לגבי אוכלוסיות שהתחסנו? אתם רואים כאן בעצם חוזרי חו"ל, ותסתכלו בעיקר על שלוש העמודות הצבעוניות שיש במרכז, וגם על הנתונים בסך הכול. אנחנו רואים שבאותו תאריך ספציפי, נכנסו 217 חולים מאומתים מחו"ל,

141 מחוסנים. אתם יכולים לראות ש-40 ומשהו נכנסו ממדינות בסיכון מרבי, כאשר המדינות היותר דרמטיות הן טורקיה והמדינות החדשות שנכנסו לרשימה הזאת לאחרונה. גם מדינות באזהרת מסע חמורה אנחנו רואים מספר מדינות שמכניסות לנו תחלואה יותר משמעותית. אפשר לראות כאן גם את ארצות הברית וגם את צרפת, שעלתה בתקופה האחרונה. רואים כאן הרבה מדינות שמוסיפות לנו תחלואה.

יותר ממחצית מהחולים נכנסים ממדינות, שבהן זיהינו את העלייה של התחלואה, סיווגנו אותן והחמרנו בהן לגבי המדיניות, כולל חובת בידוד בחזרה לישראל. גם במדינות עם רמת סיכון מרבית,

וגם במדינות עם אזהרה חמורה, אני רואה לא מעט את הספרה אפס.

אלה מדינות שכמעט אין לנו נסיעות לשם. צ'כיה

באותו תאריך לא הגיע משם אף אחד חולה.

אלה נתונים שמסתכלים על תאריך מסוים, אבל שמתי כמה תאריכים כאלה להמחשה. בולגריה היא בעמודה הכחולה מדינות שלא חלה עליהן חובת בידוד. היא עברה ב-11, אבל זאת בעצם ההתגלות שלה עוד לפני כן. אנחנו סופרים חולים מאומתים עשרה ימים אחורה. לא רק מי שנכנסו ואומת בכניסה לנתב"ג, אלא כל מי שאומת במהלך עשרה ימים ממועד כניסתו לישראל מאותה מדינה. כאן יש 20 אנשים שהגיעו מבולגריה ואומתו. בולגריה הייתה ברשימת המדינות שלא צריכות בידוד, ועכשיו היא כבר ברשימת המדינות שצריכות בידוד למשך שבוע. ארצות הברית 35 מאומתים. אני זוכרת ששאלתי אתכם גם בפעם הקודמת, האם אחוז המאומתים מכלל החוזרים, זאת אינדיקציה שאתם לוקחים בחשבון כשאתם מחליטים עבור מדינה? 35 אנשים שחזרו מארצות הברית מאומתים הם מתוך 5,000 אנשים? בוודאי. אנחנו תמיד מודדים את אחוז התחלואה הנכנסת, מסך הנכנסים מאותו יעד.

לכן זה מאוד משמעותי. במדינות שיש איתן תעבורה משמעותית, אנחנו רואים מספרים שמכניסים לנו תחלואה. ביחס להיקפים של התנועה לאותה מדינה, אלה אחוזים קצת יותר נמוכים. אני זורמת איתך קדימה לשלושת הימים שמופיעים בשקף.

צ'כיה, שבשלושתם היא אפס? יכול להיות שפשוט לא היו טיסות או לא היו הרבה טיסות. יש מדינות שבהן אנחנו רואים תחלואה קצת יותר נמוכה, בהשוואה למדינות אחרות, אבל כשאנחנו מסתכלים על נתונים, אנחנו מסתכלים חודש אחורה. הסיבה ששמתי את השקפים האלה היא פחות בשביל להסתכל נקודתית על תאריך מסוים, אלא בעיקר בשביל להמחיש את העובדה שבכל יום נתון אנחנו מכניסים אחוז מאוד גבוה של חולים מאומתים, ממדינות שלא היו ברשימה, שלא חלה לגביהן חובת בידוד.

האנשים האלה נכנסים למדינת ישראל ומייצרים שרשראות הדבקה כאן בארץ. היכולת שלנו לזהות את המגמות מספיק בזמן, להכניס את המדינות האלה לאזהרת מסע חמורה, ולהטיל על החוזרים מהן חובת בידוד, היא מאוד מאוד מוגבלת. לגבי צ'כיה, נדמה לי שהיא מופיעה ברשימה המצומצמת שדווקא מותר לנסוע אליה גם היום. נכון. אני מסתכלת על הולנד, שחזר ממנה רק מאומת אחד. איך אני יכולה להסביר את זה ציבורית, כשאני מסתכלת על מאומת אחד? כשנגיע למודל ואני אסביר על התפיסה של המדינות הירוקות, אולי זה ימחיש יותר את השיקולים שלקחנו בחשבון במסגרת גיבוש המתווה החדש. ניסיתי להמחיש בנתונים המדגמיים של מספר תאריכים, איך אנחנו רואים את התחלואה נכנסת. זה אומר לנו, שכמחצית מהתחלואה שמגיעה מחו"ל, מגיעה ממדינות שלא הטלנו עליהן חובת בידוד. אלה אנשים שאם לא תפסנו אותם בשדה התעופה כחיוביים, אין לנו שום דרך ושום יכולת בקרה לשלוט על זה.

היינו המדינה הכי חולה בעולם, וכל המדינות היו עם תחלואה פחות קשה, אנחנו מכניסים לתוכה המשך תחלואה בלי בקרה, וזה משהו לא הגיוני. היום אנחנו מנסים בכל דרך אפשרית להאט את קצב התפשטות המגפה. אנחנו מקווים מאוד שכל ההגבלות, גם של תו ירוק וגם של חיסון שלישי לאוכלוסיות הרגישות יותר, יסייעו לנו להאט את קצב התחלואה. אנחנו גם מעריכים שאנחנו צריכים עוד חמישה-שישה שבועות, עד שנראה את הדעיכה של גל התחלואה הנוכחי. בסופו של דבר, ככה בנויים גלי תחלואה, וגם אם לא נוקטים בשום הגבלות, הם מתחילים לדעוך בשלב מסוים. זה יכול להימשך חודשיים-שלושה, ואז אנחנו מתחילים לראות ירידה באופן טבעי כי ברגע שמגיעים לאחוז מאוד גבוה של נדבקים חדשים, זה מייצר סוג של חסינות עדר. גם בזן הדלתא? גם בזן הדלתא. ראינו את הודו, ואחרי גל תחלואה מאוד קיצוני שהיה שם, ונמשך מספר חודשים, גם הודו יצאה מרשימת אזהרת מסע חמורה ומדינות בסיכון מרבי, כי התחלואה שם ירדה בצורה מאוד משמעותית. האופי של המגפות הוא כזה, שבסופו של דבר, התחלואה נוטה לדעוך, אחרי שהיקף מאוד נרחב של אוכלוסייה אכן החלים.

יש זנים מאוד ספציפיים, כמו שאנחנו רואים עכשיו במקסיקו, ושם גל התחלואה לא דועך כבר מעל חצי שנה. אנחנו יודעים שיש שם וריאנטים ספציפיים, ואנחנו מזהים אותם בוודאות. אנחנו מעריכים שאלה וריאנטים שיודעים לגרום להדבקה חוזרת במחלימים. ראינו את זה גם בברזיל - אירוע של הדבקה במנאוס,

שגרם להדבקה נרחבת מאוד של מחלימים. מדינות שהגיעו ממש לחסינות עדר בגלל החלמה, וראינו בהן גלי תחלואה נוספים. אנחנו יודעים אפידמיולוגית לקבוע חד משמעית, שיש פה הדבקה חוזרת של אנשים שהחלימו. יש לך שקף על הווריאנטים האלה? כן, זה חלק מהמודל החדש. מעבר להתפשטות של זן הדלתא, יש חשש גם מכניסת וריאנטים חדשים מהעולם. דיברת על הווריאנט במקסיקו, בארצות הברית הוא גם התגלה? כל עוד השמיים לא סגורים, אנחנו רואים תנועה של וריאנטים במדינות שונות בעולם. המדיניות בארצות הברית היא לסגור את השמיים? המדיניות בארצות הברית היא לא לסגור את השמיים, ויש הגבלות יציאה ליעדים ספציפיים. זאת מדיניות שקיימת ברוב מדינות העולם, וגם בריטניה נוקטת במדיניות דומה. הרבה מאוד מדינות באירופה מחמירות בהגבלות גם לגבי יציאה ליעדים מסוימים, אבל בעיקר בחזרה לארץ. הגבלת יציאה היא כלי שהוא פחות בשימוש ברוב מדינות העולם, אולי חוץ מאוסטרליה וניו זילנד, אבל הכלי של חובת בידוד הוא כלי מאוד מאוד נפוץ. ככל שעובר הזמן, זה כולל גם מחוסנים ומחלימים, בוודאי ממדינות עם תחלואה משמעותית. זה כלי די גורף ברוב מדינות העולם, גם באירופה וגם בארצות הברית. בטח מדינות שהחליטו על מדיניות של מיגור התחלואה. המדינות הירוקות הקלאסיות, כמו אוסטרליה, ניו זילנד, סינגפור, הונג קונג וטייוואן, שם זה לא משנה אם את מגיעה מחוסנת, מחלימה או מאיפה את באה. יש עלייך חובת בידוד של 14 יום עם שלוש בדיקות באמצע, ללא ויתורים וללא פשרות. בכל מדינות העולם אנחנו רואים את אותה מגמה עלייה קיצונית בתחלואה. אנחנו רואים את המשך מגמת העלייה, שנוגעת כמעט בכל מדינה בעולם. גם אם כרגע אנחנו רואים מדינות שהמצב שם עדיין לא קטסטרופה, המגמות הן של עלייה כמעט בכל המקומות בעולם. היכולת שלנו לזהות ולתפוס את העלייה הזאת במודל הקודם, לפני שהיא מכניסה לארץ תחלואה משמעותית, לא מספיק מהירה,

התגובה שלנו היא תמיד באיחור מסוים. אם קודם התבססנו על קריטריון של תחלואה נכנסת למדינות בסיכון מרבי, וגם למדינות באזהרת מסע חמורה, שהיוו את מרבית הרשימה, הרי בעצם הכנסנו אותן לרשימה, אחרי שזה הכניס לנו כבר תחלואה רבה. במצב של תחלואה יחסית נמוכה בעולם, המודל עשה עבודה נהדרת, אבל ברגע שהתחלנו במגמת עלייה קיצונית בתחלואה בהרבה מאוד מדינות בעולם, המודל הזה הכניס לנו הרבה תחלואה. לכן, הגענו להבנה שיש לנו צורך לשנות את התפיסה. ניקח את אנגליה לצורך הדיון. בפעם הקודמת דיברנו על זה שהתחלואה שם יורדת בסך הכול

אתם מתייחסים אל המדינה הזאת כמדינה שיש בה התפרצות גבוהה? בוודאי, יש בה עדיין התפרצות גבוהה. אנחנו גם רואים תחלואה נכנסת משמעותית מבריטניה. בשקפים שהצגתי, יש לא מעט תחלואה שממשיכה להיכנס מישראל, ולכן היא בוודאי ובוודאי לא יכולה להיות מדינה ירוקה. אנחנו מבינים שמבחינת וריאנטים, בריטניה לא מסכנת אותנו, כי רוב המגיעים משם מביאים לנו את אותו זן דלתא שנמצא גם בתפוצה של קרוב ל-99%, וגם בארץ בתפוצה דומה 98%. אני מבינה את העיקרון הגורף, את החובה הגורפת להתייחס למדינות בצורה אחידה מבחינת הסיכון שאנחנו רואים, על אף שאנחנו מבינים שלא כל מדינה היא בעלת שיעורי תחלואה, התפרצויות ווריאנטים זהים. לכל מדינה יש אפיון משלה, ומקסיקו היא לא אנגליה. נכון, אבל הדינמיות כל כך מהירה, שהיכולת שלנו לעקוב אחרי תחלואה, לעדכן, ולתת התראה מספיקה לציבור ולכל הגופים המעורבים הרלוונטיים בזמן אמת, מאוד מאוד נמוכה.

חלק מהרציונל וגם הדירקטיבה של ראש הממשלה ושל ממשלת ישראל, היא ללכת למודל שיאפשר לנו יציבות מסוימת. מדיניות מניעה? כן, מדיניות שהיא יותר של מניעה. ברגע שאותן מגבלות חלות עליי כשאני חוזרת מאנגליה וממקסיקו, ואנחנו מבינים שזה לא אותו הדבר - - - אלה לא אותן מגבלות. יש עוד שכבה, שעדיין קיימת ואומנם צומצמה, והכוונה למדינות שהיציאה אליהן אסורה, למעט באישור חריג. מקסיקו נמצאת בין המדינות הללו, ויש שם שש מדינות החל מהיום. הרשימה צומצמה מ-14 ל-6 מדינות. שאסור לנסוע אליהן. חוץ ממקרים חריגים, שאושרו על ידי ועדת החריגים. לא ניקח את מקסיקו כדוגמה. איפה נמצאת טורקיה? גם טורקיה שם. לצערנו, יש היום הרבה מצטיינים בתחלואה ובווריאנטים. אנחנו בהתפרצות עולמית. הרשימה העדכנית בדיוק אושרה בוועדת החוקה. כדי לזקק את הדברים, השיקולים הם ההתפרצויות בעולם, הווריאנטים והמדיניות של ממשלת ישראל לנהל את המגפה היום בתוך ישראל, ולא להטיל מגבלות חמורות יותר כמו סגר, כדי שאפשר יהיה בכל זאת להשאיר את השמיים פתוחים. אני אוסיף

בגלל המגבלה של שבוע בידוד, והנפקות של זה עבור אזרחים. אני מבינה נכון? לחלוטין. הסיפור של צ'כיה מעניין אותי בימים האחרונים. נפגשתי שם עם השגרירות והם אומרים שיש להם 200 חולים ביום באופן קבוע, כבר תקופה ארוכה. זה בגלל שאין להם וריאנטים? זה בגלל שהם עושים משהו אחר? איך אצלם זה באופן קבוע מספרים של מאות בודדות, ואצלנו רואים עלייה? גם אנחנו היינו במשך מספר חודשים, אחרי גל התחלואה הקודם, בירידה מאוד מאוד משמעותית. אבל אנחנו היינו עם חיסון ועשרות מאומתים, ופתאום יש עלייה לאלפים. שם יש מאות כבר

מהנתונים שאנחנו מכירים על צ'כיה, מדובר על כמה חודשים שבהם יש ירידה משמעותית וגם התייצבות. אנחנו רואים גם את מקדם ההדבקה שם, שנשאר יציב מתחת ל-1. כלומר, הם לא בעלייה. אני לא מכירה את כל המדיניות מבחינת הגבלות שיש בצ'כיה, ואנחנו בהחלט נבדוק את זה. את צודקת שזה נורא מעניין להסתכל על מדיניות של מדינות כאלה ואחרות, אבל רוב המדינות שמצליחות לשמור על תחלואה נמוכה לאורך זמן, הן מדינות שנוקטות במדיניות נוקשה יחסית, בכל מה שקשור לגבולות ולתנועה בין לאומית, וגם במה שקשור להתקהלויות. אנחנו נבדוק את זה, וזה בהחלט מאוד מעניין. אלה המגמות של התחלואה בעולם. אתם יכולים לראות כאן שוב, שברוב המדינות העלייה מהירה, העלייה חדה. יש עדיין קושי לעקוב אחרי התחלואה המדווחת בחלק מהיעדים, אבל גם מאלה שמדווחים, אנחנו מתרשמים ממגמת עלייה מאוד מאוד ברורה בקצב הכפלה, וגם בכמות המאומתים החדשים. אבל יש את השכבה למטה, עם מדינות שהן עם אפס מאומתים כמעט. אני יודעת שדנו בסיפור של סיני, ואולי זה גם הגיע לבית המשפט. כשאני מסתכלת על הגרף הזה למטה, לא נראית בו איזושהי עלייה. איך אנחנו מסבירים את זה? אתם רואים פה תמונה מ-our world in data, וזה אתר שמסתמך על דיווח עצמי של המדינות. לכן, על חלק מהן אנחנו מבינים שלא ניתן להסתמך באופן ודאי. ניסינו לבחון הרבה מאוד סוגים של מודלים, כחלק מתהליך חשיבה וניסיון למצוא איזשהו מודל, שישקף לנו בצורה יותר טובה ונקודתית את המדינות שנכון - - - יש בעיה עם השקף הזה, כי הוא לא עוזר לי, לא לכאן ולא לכאן. הוא כבר לא אקטואלי, כי אני רואה שזה עד סוף יולי.

קצב ההשתנות מאוד מאוד מהיר. אני לא יודעת מה קורה היום במצרים, ואת אומרת שזה גרף שמבוסס על דיווח עצמי. מה שניסיתי להמחיש בגרף הזה, הוא מגמה של חודש אחורה איפה המדינות האלה היו לפני חודש, כשהן לא היו ברשימות שלנו ואיפה הן נמצאות היום מבחינת עלייה בהיקף התחלואה. זאת מגמה שאנחנו רואים בהמון מדינות בעולם. אי-אפשר לשים על שקף את כל המדינות. אולי צריך להשוות אותו למודלים אחרים. נכון. כשאנחנו מסתכלים על נתונים, זה משהו שמראה לנו את מגמת העלייה המהירה מאוד, שאנחנו רואים בהרבה מאוד מדינות בעולם. זה מאוד מקשה עלינו בסוף לעקוב אחרי מדינות, לנסות לזהות את אותן מדינות שבהן התחלואה כבר התחילה, ולהכניס אותן לרשימת המדינות באזהרת מסע חמורה. ראינו שהרשימה הזאת הלכה והתארכה, ודרשה מאיתנו כל הזמן התעסקות קדחתנית בקצב השתנות מאוד מאוד מהיר. זה הקשה עלינו, הקשה על האזרחים, והקשה על כל הארגונים להתארגן מבחינת תעופה ומבחינת תיירות. זה היה מאוד מאוד מורכב, והיה מאוד קשה לנהל את זה. חלק מהביקורת הציבורית, הנכונה והצודקת מאוד, הייתה שמאוד קשה להתנהל בצורה של שינויים בתדירות כל כך גבוהה. לכן, הרעיון הוא ללכת למודל, שייצר לנו קצת יותר יציבות לאורך זמן, וזה היה חלק ממערכת השיקולים ללכת למשהו אחר. מצד אחד אנחנו מנסים להשיג איזושהי ודאות עבור האזרחים וחברות התעופה, ומצד שני, אני לא אוהבת את המודל הספציפי הזה. הוא גם לא חד-משמעי. יש כאלה שהן בירידה, יש כאלה שהן בעלייה.

יש מדינות שהתחילו את גל התחלואה לפנינו, כמו הודו, שירדה. אני מקשיבה לך,

ואני מבינה שמדובר כאן בביטוי של מדיניות הממשלה, שלוקחת בחשבון את הפרמטרים השונים, אבל מחילה את אותה מדיניות עבור רוב מוחלט של מדינות העולם, על אף ההבנה שיש בהן שוני.

כמה מילים על המודל החדש. המטרות שלנו בטווח המיידי הן לצמצם את קצב ההדבקה במדינת ישראל, ולצמצם תחלואה נכנסת. כשאנחנו מדברים היום על כמות כל כך גדולה של מאומתים חדשים, זה שנוספים לנו כל יום 250-200 חולים חדשים,

לפחות אלה שאנחנו יודעים עליהם. כמו שאמרתי קודם, אנחנו מעריכים שמספר המאומתים שחוזרים מחו"ל הרבה יותר גבוה ממה שאנחנו יודעים. זה נראה לי נכון גם למאומתים שלא חוזרים מחו"ל. גם שם יש כאלה שאנחנו לא יודעים עליהם.

אנחנו מעריכים שעל כל חשיפה ידועה לחולה מאומת, יש לנו לפחות כמות כזאת של חולה מאומת, שאנחנו לא יודעים

אנחנו לוקחים בחשבון שיש עוד 5,000 שאנחנו לא יודעים עליהם והם חולים? זאת ההנחה במשרד הבריאות? אני לא יכולה לתת את הפרופורציה המדויקת, אבל אנחנו מבינים חד-משמעית שהיקף התחלואה הנכנסת מחו"ל יותר גבוה ממה שאנחנו מכירים היום. בסופו של דבר, כשאנחנו מנסים לכבות את המדורה כאן, במדינת ישראל, ולשמר את מרקם החיים עד כמה שיותר במשק, ומאידך ממשיכים לשפוך עוד שמן למדורה ולהביא עוד תחלואה מבחוץ חלק מהתחלואה הזאת היא תחלואה שונה, של וריאנטים. כבר היום אנחנו רואים

שמתחילים לדחוק את וריאנט דלתא במדינות שונות בעולם. אני אקשה בעוד שאלה בעניין הזה, ברשותכם. אנחנו לא רוצים 200 מאומתים שמגיעים מחו"ל, בלי קשר לווריאנטים אנחנו לא יודעים על וריאנטים אחרים ומסוכנים שהגיעו, אנחנו מכירים את הדלתא ואולי יש עוד 400, כי אנחנו לא יודעים על 200 נוספים. את אותה טענה אני יכולה להגיד על התקהלויות של 1,000 או 2,000 איש. גם שם אנחנו לא רוצים שיהיו עוד 100 נדבקים. שם אנחנו עדיין לא מטילים הגבלות, אנחנו לא מפסיקים לגמרי את ההתקהלויות. יבואו אנשי התיירות ויגידו: אתם מפלים אותנו. צריך לקחת בחשבון שבסיטואציה הנוכחית, אין כלי אחד שיעשה נס. בסוף, זה הסיכון המצרפי של כל הדברים האלה ביחד. אנחנו מכניסים חלק מהתחלואה בגלל התקהלויות וחלק מהתחלואה בגלל אי-שימוש במסכות, וחלק מהתחלואה בגלל חזרה מחו"ל. כל דבר כזה תורם לתחלואה נתח מסוים, ולכן כל נתח הוא בלתי מבוטל. כשאנחנו נמצאים במאמץ עילאי להאט את קצב התחלואה, כי אנחנו רוצים לפתוח את שנת הלימודים זאת האמירה של הממשלה, שהילדים של כולנו יחזרו ללמוד ב-1 בספטמבר אנחנו רוצים להאט את התחלואה ולהוריד אותה כמה שיותר מהר. כל הכלים האלה ביחד, כל אחד יתרום את חלקו היחסי, במסגרת המאמץ המשותף לצמצם תחלואה, ולהאט את קצב התפשטות המגפה. כל ענף או כל תחום צריך לקחת בחשבון, שיוטלו עליו מגבלות מסוימות, וייכנס גם הוא לכאורה תחת האלונקה ויתרום את חלקו היחסי. אם העיקרון הוא להשאיר את השמיים פתוחים, יש מגבלה של בידוד זה בתחום התיירות. בתחום האירועים מדברים על כך שיש הגבלה במספר האנשים במקום סגור.

כמעט אין היום ענף שזה לא נוגע בו בצורה כזאת או אחרת. צריך לקחת בחשבון שאנחנו לא מדברים פה על מדיניות ארוכת טווח. אנחנו מדברים על מצב התחלואה הנוכחי, לפי תמונת המצב הנוכחית, וכנראה בשבועות הקרובים לפחות, היא לא צפויה להשתנות בצורה מאוד מאוד אופטימית. לפחות לתקופה הזאת אנחנו צריכים לשנס מותניים, כל אחד בתחומו, ולהבין שיש פה מחיר מסוים שכולנו נצטרך לשלם לפרק זמן קצר, על מנת לשנות את המגמה ולהתחיל לרדת בתחלואה. אנחנו בכיוון מאוד לא טוב כרגע, גם מבחינת מספר החולים הקשים והקריטיים שנמצאים בבתי החולים. רק אתמול היה שיח של מנכ"ל משרד הבריאות עם כל מנהלי בתי החולים. כולם פותחים מחלקות, מגייסים כוח אדם ומכינים תשתית. בניגוד לגלים קודמים, שם היה לנו אור בקצה המנהרה בדמות חיסונים, היום אנחנו לא יודעים לתת להם איזשהו כיוון ולהגיד לכמה זמן זה. עד כמה נמשוך אותם עד הקצה? האם התחלואה הזאת תיעצר? בקצב הנוכחי, ב-1 בספטמבר נהיה עם 12,000 מאומתים ליום, עם כל המשמעות של תחלואה קשה, שתשפיע על בתי החולים, תשפיע על הטיפול, תשפיע על כמות הנפטרים ועל השרידות של מטופלים במצב קשה וקריטי. זאת נגזרת שהיא מאוד משמעותית. אילנה, אני מבין את מה שאת אומרת. הצורך להמשיך את שגרת החיים ואת מרקם החיים במדינת ישראל חשוב. עם יד על הלב, אני חבר ועדת הרווחה ואין לי מושג מה ההנחיות ביחס לנסיעות לחו"ל בכל רגע נתון. בכל פעם שאנחנו מגיעים לפה, זה משתנה משבוע לשבוע.

אני שותף לתחושתה של יושבת-הראש, שהדבר המרכזי להמשך מרקם החיים זה יציבות או סוג של יציבות. עם יד על הלב, אני לא מצליח להבין איך המדיניות שאתם משרטטים פה משבוע לשבוע משרתת את המטרה של יציבות. בכל פעם הרשימה משתנה. בהתחלה היו ארבע קטגוריות, ועכשיו יש שלוש קטגוריות. למה לא לעשות משהו יותר קבוע? אם אתם קובעים שיש איזושהי סכנה בכניסה של וריאנטים נוספים, שדוחקים את הדלתא, למה לא לעשות משהו רוחבי יותר, גם במחיר של פגיעה קשה יותר במרקם החיים, שתביא יותר יציבות? אני חושב שבמשוואת השיקולים הזאת, היציבות חשובה יותר מהיכולת לצאת לחו"ל. בהקשר הזה, תחום האירועים חשוב יותר בעיניי, ולדעת לנהל את זה, מאשר היציאה לחו"ל. מובן שצריך להרשות אותה, אבל שהחזרה ממנה תהיה אחידה. זה חלק מהרעיון המסדר מאחורי המודל החדש חובת בידוד גורפת, פרט לאותן מדינות מאוד מאוד ירוקות, שאנחנו יכולים להגיד לגביהן שמצב התחלואה שם כרגע יציב ומאוד מאוד נמוך. איפה נמצאת מצרים? מצרים לא נמצאת שם. איך זה יכול להיות, עם הנתונים שהצגת בוועדה? השקף של our world in data מדבר על דיווח עצמי, והוא לא תמיד נאמן. דיברנו על זה כשלא היית. בתור חבר כנסת, שהוא חבר בוועדת הרווחה שעוקב אחרי הדברים הללו, אני מגיע לכאן בכל שבוע, ובכל שבוע חלים שינויים ביחס לנסיעות לחו"ל. זה מערער את היכולת שלנו. אימא שלי היא שליחה במרסיי, ואין לי מושג אם לטוס אליה או לא, כי היא גרה במרסיי ולא ראיתי אותה כבר הרבה מאוד זמן. ראש הממשלה ביקש לא לטוס לחו"ל, ומבחינתי, כחלק ממרקם החיים שלי עכשיו אני לא טס לראות אותה.

האם אני לא יכול? איפה נמצאת צרפת? בעבר היא הייתה צהובה,

בלגאן. הדינמיות הזאת ברורה לכולם, והיא באמת מבלבלת. אנחנו בתקופה שהכותרת שלה היא אי ודאות. היא חלה על כולם, וגם על המדיניות של החוזרים והנוסעים לחו"ל.

המדיניות של הממשלה היא לשמור על מרקם החיים, חלק גדול ממרקם החיים הוא יציבות. לכן אני אומר, שגם במחיר של החמרה יתרה על כניסת וריאנטים חדשים לישראל, שידחקו את הדלתא, אני קורא לכם לייצר איזושהי אחידות שלא משתנה בכל שבוע. זאת בדיוק המטרה של המודל הנוכחי. אני אציג לכם עכשיו את הקריטריונים ואת הרעיון המסדר. אילנה, יש הרבה אנשים שרוצים לדבר ועוד הרבה שקפים לפנינו. אני אתמקד בדברים העיקריים. אני אתן לך עוד שלוש-ארבע דקות לעבור על הכול. את תספיקי? כן, אני אהיה ממוקדת. קריטריונים לסיכון מרבי המהות של הקריטריונים לא השתנתה בצורה מאוד מאוד דרמטית. אנחנו עדיין מדברים על סכנת כניסה של וריאנטים, שאנחנו מבינים שהם וריאנטים מסוכנים. אנחנו מדברים גם על תחלואה משמעותית באותן מדינות היעד. כאן, בניגוד למודל הקודם, סימנו מדינות ממש ממש בפינצטה מבחינת קריטריון של תחלואה. כלומר, מדינות שיש בהן קצב הכפלה של שתיים ומעלה. לצורך המחשה, במדינת ישראל אנחנו על 1.3, כלומר אנחנו מכפילים את עצמנו בכל עשרה ימים. קצב הכפלה של 2 אומר, שבכל ארבעה-חמישה ימים, מספר החולים המאומתים החדשים באותה מדינה מוכפל. כלומר, זה זינוק מאוד מאוד חד. או מעל 2% שחוזרים מאותה מדינה חיוביים. אם קודם דיברנו על 0.5% לסיכון מרבי, או 0.35% לאזהרת מסע חמורה, פה הצבנו רף מאוד מאוד גדול. אלה מדינות שחלה לגביהן הגבלת יציאה.

ויש לו יכולת לדחוק וריאנטים שהם בתפוצה

וריאנט שהתחיל את דרכו בדרום אמריקה, שהולך ומתפשט ותופס

אנחנו מעריכים שאם הוא מסוגל לדחוק את זן הדלתא, שהתבסס מעל ל-90% ברוב מדינות העולם, זה אומר שהוא בהכרח יותר מדבק. אחרת, הוא לא היה מצליח לדחוק את

בגלל קצב ההתרחבות שלו,

יכולת לנטרל נוגדנים בבדיקות מעבדה. כלומר, אצל אדם מחוסן הנוגדנים פחות יעילים. אנחנו יכולים לראות מחקר מעבדתי, שמראה שאכן, זה פוגע במועילות החיסון. אנשים שיידבקו בזן

כשאנחנו בוחנים את רמת המסוכנות של וריאנט, אנחנו מסתכלים על ההתנהגות האפידמיולוגית שלו, עד כמה הוא מצליח לדחוק וריאנטים דומיננטיים אחרים, עד כמה הוא מסוכן מבחינה

יש לנו 15 ריצופים, כמחצית מהם מארצות הברית, כמחצית ממדינות אחרות.

אנחנו רואים אותו בארץ, אבל הוא עדיין בתפוצה מאוד מאוד

חלק מהירידה במועילות החיסון זה דלתא. אין ספק שראינו מועילות חיסון מאוד גבוהה כנגד זן אלפא.

גם איזושהי דעיכה של מוגנות חיסונית בגלל שעבר זמן,

שהיא הראשונה שחוסנה. לכן אנחנו רואים יותר תחלואה בה.

אנחנו עם דוד שפרכר, מומחה לתעופה אזרחית.

הייתי אומר שאני מציין בימים אלה כמעט שני דיונים עם משרד הבריאות. הייתי מאוד פעיל בכל שנת 2020 בוועדת הקורונה ובוועדת הכלכלה עם משרד

המתמחה שלי עבדה אתמול בערב על נתונים של מדינות, שבהן לא תחול חובת בידוד של שבוע, לעומת מדינות אחרות. ראינו,

אני מזכיר שבאוסטריה אנשים לא יצטרכו בידוד של שבוע

אני רוצה שהם ישיבו לך על הנקודות הספציפיות של המודל. אני רוצה להגיד רק שני דברים.

אני רוצה לדעת בוודאות,

זה

אנחנו יודעים שיש שוני בנתונים ממדינות שונות, כי חלק מהמדינות מתייחסות לאינדיקציות שונות לדיגום. יש מדינות שדוגמות רק מגעים מאוד מאוד הדוקים

זה אפשר להן לקבל הלוואות בתנאים טובים, וגם הסכם דומה לזה של אל-על, בסדרי גודל אחרים, כי הן חברות יותר

חיים, פנינו קדימה. תספר פחות על מה שניתן עד היום. הלחץ הוא על החודשים האלה, אם הסגר הרביעי יגיע או לא. האמת היא שלא צריך להגיע לסגר,

נכון. לגבי ענף התיירות?

בדיוק. אני משתדל לדבר רק על מה שאני מתעסק ומבין בו.

לי. הבשורה שיוצאת היא שאתם מנהלים כבר עכשיו דיונים.

ומבינים שמדובר במשמעויות מאוד מאוד כבדות לאלפי אנשים. אלפים רבים של אנשים שמתפרנסים מעולם

חיים, תודה רבה בעניינים האלה.

ביקרנו בבית החולים איכילוב, במחלקות הקורונה. תוך כדי זה שהיינו שם, ראינו את המחלקות נבנות,

אגב, גם לקבל סיוע בצורת מתנדבים. אני לא יודע עד כמה משרד הבריאות פותח את שעריו ומסייע לבתי החולים, אבל הם ממש אמרו שהם צריכים מתנדבים מכל סוג שהוא,

הכשרות. אנחנו צריכים אנשים שיענו לטלפונים, אנחנו צריכים אנשים שיעזרו לנו לקחת דברים מכאן לשם, וחבל שאחות תעשה את זה, כשהיא יכולה לטפל בחולים. הייתי שמחה לשים את זה לפניכם, ולבקש את תשומת

ברור שתפקידנו להגיד לכם את

הייתה ממש תחינה והפצרה של הצוות הרפואי, שאמרו לנו: אנחנו עובדים בטירוף, אנחנו עובדים יום וליל ועושים הכול מהר מהר. אנחנו מבקשים שגם בחמ"ל הגריאטרי יעשו אותו הדבר, כי מגיעים אלינו חולים חדשים ואין לנו מיטה לתת להם. אני מבינה שנעשים תיקונים גם בעניין הזה. ליאור ברק יידע יותר טוב לענות על

קופות החולים וחטיבת הרפואה במשרד אנחנו עושים המון מאמצים לשחרר במהירות האפשרית את החולים שלא צריכים להיות בבית החולים, לחלופות בבית

יוצא היום נוהל של חטיבת הרפואה, שמדבר על זמן מקסימלי של שעתיים מרגע האפשרות לשחרור ועד שנמצא מוסד חלופי, או עד שהקופה מוצאת פתרון בבית לאותו מבוטח. בין יתר הדברים, כדי לשכלל את המנגנון ולמנוע סרבול, סוכם שיהיו נציגים של קופות החולים בחמ"ל שציינת קודם, כדי להפחית למינימום את הביורוקרטיה שיש בתהליך הזה. חשוב לנו מאוד שקופות החולים יהיו בתהליך, כי אחת המטרות של המשרד ואחד הכלים להגדיל את הספיקה הוא לשחרר כמה שיותר אנשים לביתם. גם במוסדות כאלה ואחרים, יש לנו מגבלות,

חשוב לנו העירוב של הקופות והקשב שלהן לאירוע הזה. החל ממחר יהיו נציגים של הקופות בחמ"ל, בזמינות של 24/7. אני מבינה שזה נוהל חדש, והוא מיידי לביצוע.

יהיו נציגים של קופות החולים, ואפשר יהיה לסייע לבתי החולים לשחרר את החולים ולקבל חולים חדשים. אני חושבת שזה צעד מאוד יעיל ומבורך, ואני מודה לכם שלקחתם את הסיפור הספציפי הזה במלוא הרצינות, וסייעתם לשטח. תודה רבה,

אולי נקריא את נוסח הצו? הצו הזה פורסם אתמול ברשומות, ואמור להיכנס לתוקף היום. בסמכות הוועדה לאשר את הצו כמו שהוא, לאשר חלק ממנו, להגביל את תקופת תוקפו, או לא לאשר אותו בכלל. הוא כבר נכנס לתוקף. כן, הוא נכנס לתוקף. אנחנו לא מומחים בשולחן הזה. אנחנו מאוד קשובים גם לרחשי הציבור, מייצגים את הציבור, ותפקידנו גם לפקח ולבקר את עבודת הממשלה והמשרדים השונים. אני אחזור ואומר, שאנחנו תומכים בעמדת הממשלה, שמנסה לנהל את הסיכונים בדרך שבה היא מנהלת. עם זאת, ההחלטה הגורפת לסגור את כל מדינות העולם ביחס לבידוד לשבוע שלם, ללא דיפרנציאציה, גם מבחינת המקומות עצמם וגם מבחינת האנשים מחוסנים או לא מחוסנים זאת נקודה שקשה לנו מאוד לקבל באופן הזה. כמו שאמרתם, בכל שבועיים אתם דנים מחדש. אני חושבת שיהיה נכון להמליץ לקבל את הנוסח הזה לתקופה של חודש, וההמלצה שלנו תהיה להביא בחשבון את שני הנושאים האלה: קיצור תקופת הזמן למחוסנים, ומחשבה נוספת לגבי המדינות שניתן לקבל מהן פטור לבידוד. אני יודעת שזאת הייתה המדיניות עד עכשיו, ובכל זאת אני מבקשת שתחשבו עליה שוב, לקראת הצו הבא. היות ואני סבורה שאנחנו נמצאים עכשיו בימים קריטיים עוד לא קיבלנו את הנתונים של החיסון השלישי ואת האפקט שלו, גם תחילת שנת הלימודים, החגים, הניסיון להימנע מסגר רביעי וכדומה אני לא חושבת שיש לנו אפשרות להימנע מלקבל את הצו, כפי שהוא נוסח, ולתת לו תוקף לחודש הקרוב. עד ה-11 בספטמבר? כן. אתם רוצים להעיר משהו?

אני מסכים עם רוח הדברים שלך, גברתי יושבת-הראש, ואני אגיד בשפה עממית שהחלום שלי הוא שהאישור של הוועדה יבוא לצד מתווה פיצויים מוסכם.

אנחנו מגבילים את היכולת של בעלי עסקים לעשות את העסקים שלהם, מבלי לסכם מתווה פיצויים הולם. שמעתי את הדברים של נציג אגף התקציבים במשרד האוצר, אני לא מצליח להבין למה לא מסכמים את מתווה הפיצויים של צוק איתן, ביחס למצב הנוכחי. בעולם מושלם יותר או נכון יותר או תקין יותר, היינו מאשרים את זה לצד מתווה פיצויים הולם. מאוד קשה לי להצביע, כשאני יודע שאני מגביל את העסקים וקושר להם את הידיים, בלי שאני נותן להם איזושהי כרית ליפול עליה. גופי העסקים הללו יוטחו לקרקע בלי שום משענת. אני מסכים עם רוח הדברים שלך ולכן אני אצביע בעד,

אני מבינה שגם נציגת משרד המשפטים רוצה להגיב. עורכת דין דנה רוטשילד, בבקשה.

להתייחס לכך, שהצו שמונח בפניכם, תוקפו פחות מחודש.

הצו כולו הוא כהוראת שעה עד ה-12 בספטמבר, ואנחנו מדברים על תקופה של פחות מחודש. התוספת מהווה הקלה, מכיוון שההצעה הפכה את בררת המחדל, כך שתוקפה אפילו קצר יותר והוא לשבועיים. במקרה הזה, ככל שיהיו מדינות נוספות בעוד שבועיים בתוספת, יהיה מדובר למעשה בהקלה. ההיבטים האלה לא אמורים לבוא בפני הוועדה במובן הזה, מכיוון שהם מהווים הקלה. אני רציתי רק לחדד את ההיבטים האלה, מכיוון שאני לא כל כך בטוחה למה הכוונה במובן של חודש, הואיל והצו הזה, נכון לעת הזאת, הוא לתקופה של פחות מחודש. הרי אתם מאריכים את הצו הזה מעת לעת כבר הרבה מאוד זמן,

המשמעות היא שאם הוועדה לא מגבילה את התוקף, גם ההוראה הזאת תוארך עם הצו. ברגע שהוועדה תגביל את התוקף של זה עד ה-11.9, זאת אומרת שכאשר תבוא הארכה מה-13.9 ואילך וכנראה שתבוא הארכה ההוראה הזאת לא תהיה בפנים. זה יחייב את משרד הבריאות לעשות חושבים כפי שיושבת-ראש הוועדה

ולראות האם עדיין מוצדק להמשיך עם אותו היפוך בררת מחדל,

משרד הבריאות יגיע לוועדה עם צו נוסף,

כמו תמיד, מחויבת לפי החוק לדון. הוועדה תדון ותחליט כפי שייראה לה באותה עת.

אם לא נקבע את התוקף, ההוראה הזאת תתחדש בכל פעם מחדש. אני מבינה. אני רק מחדדת במובן הזה, שהתקופה שדוברה החודש היא תקופה ארוכה יותר. אם הוועדה מעוניינת לקצר את המועד, זה יצטרך להיות פחות מחודש, כי אנחנו בעצם מדברים על צו שפוקע כרגע ב-12.9. בדיוק. לכן יעל ציינה במפורש את ה-11.9. כדי שלא נגיע למצב שבו אנחנו קובעים הוראה מהתוקף הנוכחי של הצו, למרות שאנחנו יודעים שהצו הזה מוארך מעת לעת. כדי לא לייצר תקלה, הוועדה רוצה איזושהי תקופה. אני רק אסביר את הרציונל. אני חושבת שיש לזה חשיבות גדולה מאוד, כשהציבור יושב ושומע את הדיונים האלה כאן, ואת ההסברים המלומדים והיסודיים באמת שאתם מביאים לכאן. אפשר להסכים איתם, אפשר לא, אבל קיום הדיון בכנסת על החלטות שמתקבלות בממשלה, שהציבור לא חלק מהן, חשוב מאין כמוהו. שאילת השאלות, השתתפות הציבור, בדיקה שלכם, כשאתם יודעים שמידי חודש אנחנו מבקשים מכם לעשות היערכות מחדש של הנתונים והבאתם אלינו ולציבור אנחנו סבורים שזה התפקיד שלנו. אני מבינה את מה שאתם אומרים, אבל אני רוצה להגיד שיש לזה גם חסרונות. כבר בדיון הקודם התחלנו תהליך של פירוק הצו לחתיכות, כשלכל חלק בצו יש תוקף שונה. כשאנחנו מאריכים כאחת לחודש זה מה שהתקבע מול משרד המשפטים אנחנו תמיד שוקלים את ההוראות בצו. אנחנו לא מאריכים באופן עיוור את צו בידוד בית. אנחנו תמיד שואלים האם ההוראות שם נדרשות. ברגע שאתם אומרים: אני כוועדה שמה חלק מסוים בתוך הצו באיזשהו סימן אזהרה יותר מאשר הוראות אחרות, צריך להבין שזאת המשמעות של זה חלק מסוים בתוך הצו יהיה בהוראת אזהרה יותר מהוראות אחרות, שאנחנו בוחנים אחת לחודש בכל מקרה. אני רוצה גם לומר שהוועדה יכולה לזמן את משרד הבריאות לכאן לתת דין וחשבון ולהציג נתונים, בלי שום קשר לשאלה האם אנחנו מביאים לכם תיקון בצו או לא. חשוב לי שתדעו, שלדעתנו כשאומרים שהתוקף של מסכות בחוץ הוא חודש, זה קצת מרוקן מתוכן את כל הרעיון שהיה, להגיע לכאן עם התיקון ולאשר אותו כאן, ולא להגיע כמו התקנות אחת לשבועיים או אחת לחודש. ברגע שזה לא משהו ספציפי, כמו המסכות עליהן היו לכם כמה שאלות ספציפיות וזה הופך למשהו שעושים עליו יותר ויותר תיקונים, זה מעלה איזשהו קושי. ברור שאנחנו מקשים עליכם את העבודה, אבל זה גם תפקידנו. ברור לחלוטין שאם אנחנו לא היינו קיימים והייתם יכולים להתקין צווים לנצח, אפשר היה לבטל את הכנסת. העניין הוא לנסות לבדוק נתונים פעם בכמה זמן, ומצד שני לנסות לייצב את הנהלים ואת ההנחיות לציבור, כדי שהציבור לא יהיה מבולבל. בניגוד להחלטה שדיברת עליה קודם על עטיית המסכות,

שימי לב שלא ביקשנו שינויים. ביקשנו נתונים, וביקשנו לקיים דיון בעוד חודש. אנחנו אומרים שאנחנו תומכים בעיקרון, שאותו אתם רוצים לבסס, ועדיין אנחנו חושבים שהחשיבות שאנחנו נהיה כאן ונפקח על העבודה, היא מהות הוועדה שלנו. ככה גם הוועדות האחרות. אין ספק שזה מטיל עליכם עוד עבודה ועוד עומס, אבל זאת המחויבות שלנו לציבור. במקרה הזה, הואיל ואתם עושים בכל שבועיים בדיקות משל עצמכם, אני מניחה שהעבודה שלכם תהיה יותר קלה, ויהיו לכם יותר נתונים, כי ממילא אתם עושים את הניטור הזה. יכול להיות שהדברים שעלו כאן היום, אם זה לגבי קיצור ימי הבידוד, חובת הבידוד עבור מחוסנים, כן ייתנו ביטוי. ואם לא היינו מקיימים את הדיון הזה, אולי זה לא היה עולה אצלכם. יש לזה חשיבות ואני לא חושבת שאפשר לשים אותה בצד. אני לא רואה מניעה שנוותר על העיקרון הזה ועל מה שאנחנו חושבים.

אתם מקבלים את גם את האישור, אבל גם ממשיכים לעבוד עם הכנסת. כמובן שהתוספת לצו אמורה לפקוע קודם, כלומר אתם תצטרכו לתת את דעתכם לנושא של התוספת כבר לקראת ה-31 באוגוסט, ולחשוב אם תשאירו את המדינות כפי שהן. עוד מילה לגבי היכולת שלנו לזמן אתכם לדיווחים, בלי שום קשר. זה ברור וזה מובן, אבל אין ספק שכאשר פוקע הצו, זה אחרת. רציתי להעיר הערה קטנה. אני מבינה שלקראת סוף החודש אתם צריכים להוציא את כל המדינות הירוקות, לבדוק אותן שוב, ולהכניס אותן מחדש. עושים את זה כל שבוע, כל שבוע. והעדכון הוא אחת לשבועיים. בסדר גמור. בואו נקרא את ההחלטה. צו בריאות העם נגיף הקורונה החדש, בידוד בית והוראות שונות,

תיקון מס' 45, התשפ"א-2021. הצו הזה פורסם אתמול ברשומות ונכנס לתוקף. בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 1 ב' וג' וסעיף 20 ז' לפקודת בריאות העם, ולאחר שהתקיים האמור בסעיף 20 ז א 2 זה דיון בוועדה אני מצווה לאמור: תיקון סעיף 2. בצו בריאות העם, נגיף הקורונה החדש בידוד בית והוראות שונות, הוראת שעה התש"ף-2020, להלן הצו העיקרי, בסעיף 2 במקום סעיף (י) יבוא: על אף האמור בסעיף (ט) זהו סעיף שקובע שחובת הבידוד לפי כל הסעיף הזה לא תחול על מחלים חוזר החייב בבידוד לפי סעיף זה גם אם הוא מחלים אמרנו שמי שמחלים הוא גם מי שהחלים וגם מי שמחוסן לא יחול על חוזר מחלים, שהגיע לישראל מאחת המדינות המפורטות בתוספת, ולא שהה במדינה אחרת שאינה מפורטת בתוספת, ב-14 הימים שקדמו להגעתו לישראל. וכן, הצהיר על כך עד כניסתו לישראל. לעניין סעיף קטן זה, שהה במדינה למעט מי ששהה עד 12 שעות בשטח שדה התעופה של אותה מדינה, ובו בלבד. בסעיף (י)(1), המילים "על אף האמור בסעיף (ט)" יימחקו. ואחרי "חוזר שהוא מחלים" יבוא: שהגיע לישראל מאחת המדינות המפורטות בתוספת, כאמור בסעיף (י).

מי שמגיע לישראל מהמדינות שמפורטות בתוספת, חייב בידוד של עד 24 שעות,

תוצאה שלילית של בדיקת קורונה. תיקון סעיף 4. בסעיף 4 לצו העיקרי, המילים "למעט האמור בסעיף (ב)" יימחקו,

הוראת שעה בתקופה שיום ח' באלול התשפ"א, 16 באוגוסט 2021 עד יום כ"ב באלול התשפ"א, 30 באוגוסט 2021, יראו כאילו בסוף הצו העיקרי נאמר: תוספת סעיף 2(י), רשימת מדינות שחוזר שהוא מחלים, החוזר מהן, אינו מחויב בבידוד כאמור בסעיף 2(י): אוסטריה,

הונג קונג,

טייוואן, מולדובה, ניו זילנד, סין, סינגפור, צ'כיה. תחילתו של צו זה ביום ח' באלול התשפ"א, 16 באוגוסט 2021. כאמור, הוועדה מצביעה על הצו כמו שהוא, תוך הגבלת התוקף עד ה-11.9.

הוראת השעה בתוספת תישאר כמו שהיא עד ה-30 באוגוסט. בתוקף שלה אנחנו לא נוגעים. מי בעד אישור הצו עם הגבלת התוקף עד 11.9? נא להצביע. הצבעה הצו עם הגבלת התוקף אושר. אין מתנגדים ואין נמנעים.

לפי הנוסח הזה. אני רוצה להודות לכם מאוד. תמשיכו להצליח ולעשות את כל המאמצים לעצור את התחלואה. תודה רבה לכם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה

13:35.